השעה 08:00. נושא הישיבה היום הוא ציון

שלך, סדום ועמורה.

היום ייערכו הצבעות בנושא חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023, הכנה לקריאה